אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, חבריי חברי הכנסת. בבקשה, אלעזר, רצית לומר משהו בתחילת הדברים? על הזמנים שלי?

דיברנו אתמול ואני מבקש לדבר על זה גם היום, על משהו שאולי לא למדנו, על הנושא של התראות של כינוס הוועדה הזאת. זה יום שלישי, חברי כנסת בזמנים האלה, בהנחה שיש סדר-יום לכנסת, משבצים בלו"ז שלהם גם דברים אחרים, שהם לפעמים מחוץ לבניין, שהם קשורים לעשייה הפוליטית שלהם. אני חושב שהתראה של לא יודע כמה זה, שעה קודם, שעה ורבע הייתה קודם, כמה זמן נתתם התראה לפגישה הזאת? התראה קצרה.

מאוד. אני מבין למה זה קורה. אני חייב להגיד, אנסה לנטרל את הפוליטיקה מתוך זה, כמה שיהיה קשה. אני אגיד באמת מה אני חושב. תראה, היום בבוקר הייתי כאן בוועדת החוץ והביטחון, שכנראה בגלל זה גם התכנסנו כאן, על דיון בחומרי נפץ בהנחה שזה היום האחרון. זאת לא הנחה, זה היום האחרון.

אנחנו עכשיו כאן עוד פעם על משהו שזה היום האחרון של מסכות, של כל מה שנקרא - - - אלעזר, אתמול עברו במליאה בשעות לילה מאוד מאוחרות, כשנשארו שבעה חברי כנסת, משהו כמו, לדעתי, למעלה מעשרה חוקים שתוקפם פג. מדוע הוא פג? מכיוון שהכנסת הייתה בכנסת מעבר, והחוק קובע שאם תוקפו של חוק פוקע תוך כדי תקופת בחירות ואין כנסת, אז הוא מוארך לתקופה מסוימת. וכל המועדים של כל החוקים האלה פגים בין ה-15 ל-16 ביוני. פשוט העדפתם את החוק הנורבגי,

רצינו להעביר את זה בשבוע שעבר,

חבר הכנסת כהן, ואתם לא אפשרתם לנו את זה. לא, לא.

את האמת תגיד, שבוע שעבר היו שבע הצעות חוק.

שבע הצעות חוק.

אני לא רוצה להגיד מילה יותר חריפה, חבר הכנסת כהן, שבע הצעות חוק, על כולן סירבתם.

ואתה יודע את זה. גם אתה קראת באופן אישי מולי במליאת הכנסת. חבל מאוד שאתה מאשים אותי.

באמת, את הספין הפוליטי הבנו.

גם למדנו הרבה דברים. למדתם שלא צריך לקדש את החוק הנורבגי על חשבון הציבור. איתן, הגעתם אתמול בבוקר למשכן הכנסת, הגענו כולנו יחד כשכולנו אסירי תודה לכם על זה שבגלל ששני חברי אופוזיציה הוגדרו כחולי, נשאי, לא משנה מה,

החלטתם לפנים משורת הדין, אם אתה רוצה, לא לקיים את הדיונים האלה כמו שאמרת עכשיו לחבר הכנסת כהן לפני שבוע, ולכן אנחנו בלחץ. אחרי שאמרתי את כל זה והודינו לכם בשם כל האופוזיציה על האדיבות הזאת - - באמת,

- - אני אגיד לך מה, כשהתחיל היום אתמול, זה שלפני שבוע עשיתם ויתור זה לא אומר שלא הייתם צריכים להתחיל את היום עם החוקים שתוקפם פג היום עם אותם שבעה שאתה מדבר עליהם, עם החוק הזה, עם חוק חומרי הנפץ, עם כל מה שהיה קשור כדי שבאמת נסיים אותם ואנשים ילכו עם מסכות, וחומרי הנפץ יהיו תחת חוק. ויכול להיות שכתוצאה מזה החוק הנורבגי היה נדחה ביום או ביומיים עם סעיף 98. זה כל מה שאנחנו אומרים כאן.

ממילא הם היו עוברים אתמול כמו שהם עברו אתמול, והיום היינו באותה סיטואציה. כל החוקים שעברו

והם עברו אתמול, היו מגיעים היום לדיונים והיינו נמצאים בדיוק באותה סיטואציה. לא, לא, אני מזכיר לך שאנחנו אחרי הזמן. לא,

כי אם אתמול היו עוברים החוקים האלה עד אחת בלילה או עד שתיים בלילה, ואת הנורבגי היו מתחילים בשתיים בלילה, אז זה לא משנה את העניין שהיום בבוקר היו מתחילים לדון בכל אותם חוקים שפג תוקפם. לא מצליח להבין. אתה לא מצליח, אוקיי. אם זה היה עובר אתמול בשש בערב, בשבע בערב, בשמונה בערב, בכל השעות שטחנו על החוק הנורבגי כדי שיהיו פה עוד 13 חברי כנסת. ארבע שעות סך הכול היה החוק הנורבגי. ארבע שעות

משש עד אחת-עשרה וחצי. תתאר לך שחס וחלילה ה-13 המופלאים האלה - - - אבל זה לא רלוונטי עכשיו,

אתה רוצה לכרוך את זה? אני לא רוצה לדבר על עבר, אני רוצה לדבר על העתיד. יש לי סדר-יום שאותו אני רוצה לקדם.

הרי שאלתי אותך ולא ענית לי, אמרת לי שזה בגללנו.

שאלתי אותך למה צריך לתת התראה של שעה ורבע לישיבה. לא שאלת אותי. אמרת שאתה מבין למה, ואמרת שהכול התחיל מאתמול, ורק על זה הערתי לך. אני מבין למה? אני מבין אם הגעת לפינה הזאת למה. סליחה, איתן, זה לא מתאים. המצב שבו החוקים לא עלו שבוע שעבר ונאלצו לעלות אתמול, וזה לא משנה באיזו שעה הם עלו אתמול, כי הם עלו אתמול אחרי השעה ארבע אחרי הצוהריים.

מה, כשישבת פה אתמול לא ידעת כיושב-ראש ועדה? ידענו שהיום ביום שלישי, גם אמרנו לכל חברי הכנסת שלנו שאנחנו צריכים גיוס, כי כולם יהיו, יהיו הצבעות. ידענו שהיום יהיה יום קשה בוועדות שבו נצטרך לדון בהכנה לקריאה שלישית בהרבה מאוד חוקים. עכשיו אתה מתחמק. אז לקחת כמה שעות של דיון במליאה ולהפיל את כל הסיפור שאנחנו נמצאים בו היום על שש שעות דיון אתמול,

אני שמח שבשאר הוועדות מתנהלים דיונים בשקט,

היום של אתמול הסתיים בזה שכל החוקים עברו, והיום אנחנו דנים בקריאה שנייה ושלישית בכל החוקים שפג תוקפם. ולכן היום אנחנו נדרשים לדון בהם, לתת פטורים ולעשות שימוש בסעיפים שלא היינו רוצים לעשות. - - - אבל זו הייתה ההחלטה שלכם. איתן, אדוני

אמרתי ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון הבוקר, אפרופו חומרי הנפץ,

אנחנו נצביע בעד.

לא נעשה פה - - - אבל הצטרפתם לכל ההסתייגויות. סליחה, זה משהו אחר.

אתה יודע שזה משהו אחר. יש הבדל בין זה שאתה מצביע בעד החוק לבין זה שאתה מצביע בעד הסתייגויות. אגיד לך יותר מזה, אתה רוצה לשמוע? אם אנחנו עכשיו היחידים שנייצג פה את ההסתייגויות, אנחנו נוריד את ההסתייגויות, את ההצטרפות שלנו להסתייגויות. לא צריך, כי ימינה הציגו 750 הסתייגויות. אז זה מה שאני אומר לך, אם זה תלוי בנו עכשיו כאן בהצטרפות שלנו לחוק הזה, וימינה שהצטרפנו אליהם לא יהיו כאן, אנחנו לא נהיה מכשול. אני אומר לך את זה ככה. אני מצפה שאת האחריות הזאת גם אתם תגלו.

אדוני היושב-ראש, רציתי לשאול משהו אחר בעניין סדר-היום. יש כאן בקשות, למשל בעניין בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו באים עכשיו מהוועדה ועד עכשיו אפילו לא סיימנו, אולי 20% מהחוק. יש לנו אישור של היו"ר.

יושב-ראש הכנסת אפשר לאור הנסיבות המיוחדות לקיים דיונים תוך כדי דיוני המליאה.

מכיוון שבצוק העתים צריך להעביר את החוקים האלה על מנת שלא יהיה כאוס במדינה, אם זה מעניין את מישהו, ולכן נעשה את הדיונים במקביל. את המישהו הזה זאת הממשלה שחיכתה.

וגם לנו כחברי כנסת, לאור העובדה שיש לנו היום אחריות - - גם לנו יש אחריות. - - כשאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים לקבל החלטות, אנחנו צריכים לקחת את האחריות הזאת. ולכן אנחנו מנסים בוועדת החוקה, והצלחנו להביא לשינוי של כמה דברים.

אבל גם אי-אפשר לבקש מאיתנו עכשיו למשל יש עכשיו נאום בכורה של חברות הסיעה שלי סונדוס סאלח ואימאן ח'טיב, למה אני צריך לא לשמוע אותן ולהמשיך בוועדת החוקה?

אני מבין את זה לגמרי. וכאשר מדובר גם בהוצאה לפועל ובהתדיינויות בסכסוכי משפחה - - אנחנו לא בזמנים רגילים,

אני מקווה שכשהכנסת תיכנס לתוך מסלול של עבודה רגיל - - - דברים כאלה, מתי אתה רוצה להביא אותם? אני מאוד מקווה שביום שבו הכנסת תתכנס - - - אני שואל, כמה זמן מאשר היושב-ראש?

אני מקווה שביום שבו ניכנס לשגרת עבודה רגילה ולא בצוק עתים כל כך לחוצים, וכל מלאכת הרכבת הממשלה תסתיים,

היא לא הסתיימה? עכשיו פותחים את ההסכמים הקואליציוניים. איתן, יש - - - חדשים? כל הסיפור של הקורונה והצווים המיוחדים האלה לא הסתיימו. ברגע שהכול יסתיים ניכנס לתוך תהליך שגרת עבודה רגילה של הכנסת, נוכל לבוא ולהתייחס לכל חוק בצורה נאותה. לא כמו מה שקורה בוועדת הפנים במקביל ובוועדת החוץ והביטחון שבה הייתי וכו'. לכן אני אומר, אנחנו נמצאים עכשיו בצוק עתים,

כולם צריכים להתגייס, אנחנו צריכים להפעיל צעדים שלא מקובלים בבית הזה, כמו ישיבות ועדה תוך כדי מליאה אף אחד לא אוהב את זה כמו השימוש ב-98, שאף אחד לא אוהב. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה כי אנחנו נמצאים בסיטואציה מיוחדת עם נסיבות מיוחדות. אתם בטח מבינים את זה מעבר לסיפור הפוליטי, ולכן אני לא רוצה להיגרר לסיפור הפוליטי הזה. איתן, אגיד לך מה אנחנו מבינים? תחשוב שאני עושה סיבוב, אבל אני לא עושה סיבוב. אתמול בשלוש אמרו לנו שהחוק הנורבגי לא עולה, ברבע לארבע אמרו לנו שהוא לא עולה, בחמישה לארבע אמרו לנו: בני גנץ התקפל, החוק כן עולה.

בגלל שבשבוע הבא נתכנס פה לשנות את חוק-יסוד: הממשלה, ואז עוד פעם אתה תגיד לנו: אתם יודעים, עוד לא התחלנו ממשלה, צריכים לעשות את שינוי חוק-יסוד: הממשלה. רק טחנת ימים ולילות כדי לאשר אותו, ובשבוע הבא נתכנס. אני רוצה לעבור לסדר-היום.

אני לא רוצה יותר להתנגח איתך בדברים האלה.

סדר-היום: יש בקשה של יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת להקדמת הדיון בהצעות החוק לפני קריאה שנייה ושלישית. החוקים הם: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), והצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (תיקון מס' 5). רגע, גם לעיריות יש - - - לא. יושבת-ראש הוועדה הסמיכה אותי כחבר הוועדה לנמק את בקשת הפטור. שני החוקים האלה הם חוקים לבקשת הארכת תוקף לחוקים שנמצאים כרגע בהוראת שעה. אחד זה פקודת העיריות בכל הנוגע לאגרת השמירה, ואחד זה חוק התכנון והבנייה בכל הנוגע למכוני הבקרה. מאריכים את התוקף של אגרת השמירה בשנה וחצי במקום בשנתיים וחצי, כפי שביקשה הממשלה. והצעת חוק התכנון והבנייה, דחיית התחלת פעולתן של מכוני הבקרה בשנה, לאור העובדה שמינהל התכנון עבר ממשרד האוצר למשרד הפנים. שר הפנים ביקש זמן ללמוד את הנושא הזה. אז נעבור להצבעה. אין לך רוב. למה?

באמת, אני יכול להבין שלפעמים יש מצבי חירום - - - אם אומרים שעוברים להצבעה ומגלים שאין רוב אז לא עוברים להצבעה? יש פררוגטיבות ליושב-ראש. בבקשה, אלכס.

פררוגטיבה של יושב-ראש הוא אמר לך. אם רואים שלוקח הרבה זמן לכתוב הסתייגויות אז - - - כן,

אני עכשיו אדבר? מה אתה מדבר עכשיו? תן לו לעבור להצבעה.

יש לי הרבה מאוד דברים לומר,

עזוב, אז הוא ידבר, מה זה משנה. וזה יהיה יותר מעניין. הוא אמר שעוברים להצבעה. אלכס, רוצה לדבר או לא? אם אני לא מדבר אתה עובר להצבעה?

כן.

מי בעד בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים להקדמת הדיון בקריאה שנייה ושלישית של שני החוקים שמניתי? ירים את ידו. בעד חוק פקודת העיריות ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 4 נמנעים, אין בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת

לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה. 5 בעד, 4 נגד.

אני מבקש להגיד שזאת בקשת חבר הכנסת בועז טופורובסקי שנמצא בדרך לפה. מי בעד הצעת יושבת-ראש ועדת הפנים לפטור להצעת חוק התכנון והבנייה לפני קריאה שנייה ושלישית? ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד,

בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (תיקון מס' 5), לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.

כולם באותו נימוק של צורך בהארכת הוראות השעה האלו,

מההתחלה, דבר שהוא ממש לא סביר, וגם ייצור כאוס בתוך מערכת המשפט ולתוך הבקשות שכבר זוגות - - - אנחנו נצביע בעד החוקים האלה. לאור העובדה שיש שם כבר הליכים משפטיים של זוגות שרוצים להתגרש או

פה אחד מיזוג הצעות החוק ופטור מחובת הנחה להצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)

ולהצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון קביעה כהוראת קבע), התש"ף 2020 (פ/1202),

והיערכות לקראת גל נוסף בקורונה החדש ובמגפות בכלל, וכן גם בטיפול ובהיערכות המדינה למצב של רעידות אדמה. יתרה

כמה הסתייגויות הוגשו? 750 בהתחלה. 750 בבוקר, והם הורידו ל ארבל? הם לא הורידו בכלל. יש 485 הסתייגויות לכ-21 ח"כים.

הם לא הורידו, ירדו חלק. אני צריך לדעת אם אתם חלק מתוך הדבר הזה או לא. יש 21 ח"כים או חמישה ח"כים על ההסתייגויות האלה, צריך לדעת. אשאל אותך שאלה. אם רק הם יישארו אתה לא תפעיל 98? אני כן אפעיל 98. אז זה לא משנה.

כי אם - - - אם הייתי יכול לחסוך לכבודה של הכנסת,

אלעזר, הם מבקשים 60 שעות דיון במליאה.

אמרתי לך, אז אני כרגע שומר לעצמי את הזכות, אתה מבין למה. אם אתה על זה תגיע איתם לאיזשהו הסכם או עם עצמך ולא תפעיל את 98, אני מוכן לבטל. אבל אם ממילא אתה מפעיל 98 אז למה אני תורם פה?

תשמע, הייתה לי הידברות קצרה עכשיו עם נציג שלהם שגם לא נמצא פה, אחד העוזרים שלהם. הם גם לא נמצאים פה. הם לא צריכים להיות. אני אומר את זה עוד פעם, תראה, הצבענו בעד - - - התקשרתי למתן כהנא, ניסיתי להידבר איתו על הדבר הזה, הם כרגע לא מוכנים להידבר בצורה לא רוצה לנקוט בשמות תואר. אלו לא באמת הסתייגויות,

מדובר פה על תאריך, בסדר?

6 מיליארד שקל, דנו שעתיים עם 60 הסתייגויות. פה על תאריך שעבר תוקף לחוק חומרי נפץ, כשמדובר על מפעל תע"ש שיעבוד על פי תקני חומרי נפץ,

לא צריך להרחיב על הדבר הזה.

אני מסכים - - - ימינה, אני לא יכול לעזור לך בזה. אבל אלו לא באמת הסתייגויות. אם אני יכול לעזור לך בזה תגיד לי במה. אתה מבין שאני - - - לא הבנתי, להגיד לך במה?

מה להגיד לך במה? במה אני יכול לעזור, במה העמדה שלי תשנה את מה שאמרת עכשיו? תראה, אני לא יודע לגבי העמדה שלך, אני חושב שגם 60 וגם עשרות יממות לא רלוונטיות. אם אתה נשאר עם ההסתייגויות - - - אתה הולך לשעתיים דיון או לשעה? אני הולך ללא יותר משעה דיון. על הצעת חוק כזאת אין מקום לדון יותר משעה של דיון. במיוחד שתומכים בה.

וגם לא יותר מ-20 הסתייגויות. אתה אומר שאם יהיו לך פחות, אם יהיו לך חמישה חברי כנסת ולא 21 חברי כנסת, זה מה שיקבע לך? אז אפשר לתת יותר, במקום 20 הסתייגויות, 30 הסתייגויות, 40 הסתייגויות,

זה צריך להיות משהו סביר. על הצעת חוק של סעיף אחד, על תאריך,

קצת זה. איתן, אני מושך את ההסתייגויות שלנו. תודה. אז אני מציע לקיים דיון לאור ההסתייגויות הרבות שהוגשו. אני מציע לקיים דיון של לא יותר משעה לנימוק ההסתייגויות. אי-אפשר להגיע להסכמה עם ימינה על הדבר הזה? אני מציע שנאשר 98, נעשה דיון עם ימינה.

אני מסכים איתך, אבל מה לעשות? יש לי גם רוויזיה עוד חצי שעה ויש לי מליאה. בסדר, אבל תסגור איתם כמה הם רוצים. אבל כל הבוקר אנחנו בדיון על זה.

אני רק מזכיר שבוועדת החוץ והביטחון לא הייתה בכלל הנמקה להסתייגויות.

של כל יש עתיד-תל"ם. אלעזר, אמרת להם שאנחנו מורידים?

אתם מסירים את ההסתייגויות. כמה נשארו? עדיין נשארו לי 400, 60 שעות. קח את מיקי, תדבר איתו. בסדר, אבל בינתיים נפעיל את הסעיף. אני צריך לעדכן את היושב-ראש שאתם מסירים את ההסתייגויות. אמרתי לך, למרות שהזמנתי מלון לעוד לילה. חברי הכנסת, אני מבקש גם את עצתכם הטובה, אני מציע שעד לא יותר משעה דיון, ו-20 הסתייגויות זה נראה לי סביר. אני רוצה להעיר משהו לגבי ההסתייגויות.

מי שמסתכל על ההסתייגויות מבין שזה נעשה במחשב. אלו משפחות של שלוש-ארבע הסתייגויות והם הופכים את זה למאות. הם עושים את זה בתוכנה. כן, זה לא ידני. אז אני מציע להצביע גם במחשב. אבל אני שואל, אתה רוצה להציע הצעה אחרת? מה פתאום שעה? למה שעה? שינמקו הסתייגויות על סעיפים, ארבע-חמש הסתייגויות מרכזיות, ונתייחס ברצינות ונדון,

חברי הכנסת, מישהו רוצה להתייחס להצעה של ניר ברקת? אתה פה עם מי שלא יכול להתערב בזה. זו ועדת הכנסת, הוועדה צריכה לקבוע את זה. איתן, תן לי להגיד לך משהו. אני אהיה נגד הפעלת 98. ברור, לעיקרון של זה. אבל אני מציע שתעשו הפסקה, תעדכן אותם על הסיפור. אתה הרי יכול להפעיל 98, תיתן להם זמן אם הם רוצים, תבדוק איתם כמה זמן הם רוצים לדבר. שאלתי אותם. אלעזר, גם אנחנו לא רוצים להפעיל את הסעיף הזה, אבל זה מוצא אחרון.

תראה, אין היגיון בצד השני. איתן, אתה אומר שאתה רוצה להפעיל את זה - - - כן.

כמה סעיפים אתה אומר? כמה הסתייגויות אתה מציע? 30 הסתייגויות, שעה.

למה כל כך הרבה? אני לא מבין. הנה, מתן מגיע. 30 זה הרבה. 30 זה הרבה? חמש דקות. 30 זה סיעתי. 700 הסתייגויות זה מבזה.

אני מציע, כמה זמן דיבור?

חברי הכנסת, אני מציע לקבוע סדרי דיון כאלה, כדלקמן: לעשות סדרי דיון על הצעת החוק הזאת על הסעיף האחד של התאריך של חוק חומרי נפץ עד שעה דיון, עד שעה של הנמקת הסתייגויות. שעה זה גם הרבה. ולא יותר מ-20 הצבעות על הסתייגויות. אם יש איזושהי הצעה אחרת,

שהיא סבירה יותר אז אני אשמח לשמוע. ואם לא, נעלה את זה להצבעה.

ואם הם לא מודיעים איזה הסתייגויות? ואם הם לא מודיעים אנחנו

אני מבקש שלא, התקשרתי אליך היום ודיברו איתך כל הבוקר, מתן. אבל אם 98, אז פחות. אם זאת פשרה, על הכיפק, אם לא אז פחות.

יש זכות לאופוזיציה להציג הסתייגויות שהיא הגישה. ראיתי את ההסתייגויות, אלו לא הסתייגויות של בן אדם.

אתה משכנע את אין לך איפה לדבר פה, אתה לא - - - הוא מדבר כרגע ליועצת, לא לימינה.

היועץ הפרלמנטרי של אחד מחברי הכנסת מימינה התגאה ברשת ב', שמעתי אותו אישית, איך הוא מגיש הסתייגויות, פשוט הכול עושים בתוכנה, לוחצים על איזה כפתור ואז הוא מגיש 500 הסתייגויות.

תסלחי לי מאוד, הדרך של האופוזיציה להיאבק בעריצות הקואליציה זה דרך הסתייגויות בוועדות ובמליאה. אז תביא לי דברים ענייניים, אני אתווכח איתך, מתן.

זאת הדרך כשאנחנו לא מקבלים מכם שום דבר. אתם לא מעלים את החוקים שלנו. חברים, אני עובר להצבעה. - - - אתם לא מעלים אף חוק שאנחנו רוצים, אז מה נעשה? כל נושא שחשוב לנו אתם לא מוכנים לדון עליו. אתם לא מעלים.

אני אומרת את מה שאני רואה, מותר גם לי. מותר לך, מותר לך. אבל פתאום הסתייגויות הן לא כלי לגיטימי. - - - מתן, חבר הכנסת כהנא, אני מציע את ההצעה הבאה,

יצביעו על לא יותר מ-20 הסתייגויות, הצבעה שמית אחת בלבד תתאפשר. זה מה שאני מציע להצעת הוועדה. מי בעד ההצעה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד,

4 נמנעים, אין הצעת הוועדה נתקבלה.

אם לא תעבירו את ציון ההסתייגויות שאתם רוצים שיצביעו עליהן, יצביעו על 20 הראשונות. זהו, אני מודה לכולם. הרוויזיה תתקיים בשעה ארבע ורבע בכפוף לאישור יושב-ראש הכנסת לקיום דיון או ישיבה.

היא נקבעה לפני. לא קבעתי שעה. ארבע ורבע בכפוף לאישור יושב-ראש הכנסת לכינוס הוועדה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:38.